אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים.

מכיוון שהלשכה המשפטית אמרה שצריך יומיים שלמים, אנחנו מבקשים לדון בהן היום. המשרד לביטחון פנים, בקשה מספר - - - אתה מביא את זה היום?

זה היה אתמול כי היא אמרה לי שצריך יומיים שלמים, אז אמרתי, תעבירו למחר.

האמת, בגלל שאתמול לא היית הוא אמר, בואו נתעכב כדי שחמד יהיה,

שאלות מאוד חשובות. גם מדובר במשרד

זה 190,000 בתוכנית השכר. על זה אין שאלות.

מי אמר ש-190,000 זה לא כסף?

אמרת שהנציג יפרט.

ליאור נוריאל, סגן ראש אגף תקציבים במשרד לביטחון לאומי.

אני אמקד את השאלה.

המטה אחראי על הקניות או המשטרה בעצמה אחראית על הקניות שלה? איזה קניות של המטה למשרד לביטחון

יש פה גם כסף למשרד המופלא לשוויון חברתי. ואתה תגיד לי אותו דבר, איך אתה שואל שאלות כאלה. זה לא אותו דבר. ואז אני אענה לך

זה זמנים אחרים ואנשים אחרים.

עוד שאלות? בטח שיש לי שאלות. אוקיי.

לגבי התוכנית

לא הבנתי מה זה אזורי חץ.

מה שאני הבנתי,

שהוא רוצה לחלק 200,000 רישיונות אקדח. האם המטה שקיים היום יכול לעמוד בקצב להוציא היתרים לאנשים לקנות אקדחים, 200,000? זה מה שהוא אמר, אני שמעתי אותו בעצמו אומר את זה. תרשום בבקשה את השאלות. האם ה-190,000,

אני ביקשתי את הדיון כי אמרתי שהמשטרה צריכה לשמור על האזרח, לא האזרח צריך לשמור על האזרח.

ולדימיר. לגבי סעיף 5, תוכנית 076002, כמה תחנות כיבוי הוקמו במגזר הערבי? היכן הן הוקמו וכמה עוד

הסיפור שלו כבר יצא וצץ והוא מאוים ברצח. האם אחד כזה נכנס להגנה ואם דבר כזה גם מתוקצב בדברים האלה ברשות להגנת עדים?

לי עוד שאלות על הכבאות. הובטח בזמנו להקים תחנת כבאות בבית ג'אן, שתיתן שירות לבית ג'אן,

תגיד כל מה שאתה יכול וחייב להגיד.

זה מסובך. אני מעביר את רשות הדיבור לנציגי

אני לא יודע להתייחס ל-200,000 רישיונות. האגף דן בבקשות רבות.

אני לא אמרתי 200,000 רישיונות. השר אמר.

אני מאמין לכם, הכול בסדר. יש גל די גדול של בקשות נשק בשנה

מה זה אומר? יש יישובים שנמצאים בקרבת יערות. תן לי דוגמה. אפשר לקבל רשימה של היישובים?

בהחלט. כל שנה יש יישובים

מה זה בלאק הוקים?

סוג של מסוק כיבוי.

כמה הוא יכול לשאת? אני אוכל לבדוק את כל הפרטים מבחינת התחולה המבצעית. אין ספק

הם יושבים פה ועונים כבר חצי שעה. כבוד היושב-ראש, לא קיבלנו לגבי אמצעים טכנולוגיים. אז בשביל מה לשאול שאלות? אנחנו מעבירים כמעט מיליארד שקל משנה לשנה בלי לדעת את הכול? אז תגיד לא. חבר'ה, הכול בסדר. אז תגיד לי מראש - - אני לא אומר מראש. - - שאני שואל שאלות ואני לא אקבל

ביקשתי מהם, וגם אתם ביקשתם,

על מה הם לא הגיעו?

למשל. אני שאלתי לפחות שבע שאלות שלא קיבלתי עליהן תשובות. בבקשה, תגיד את השאלות, הם יענו. מחדש?

גילוי של רחפנים באוויר, אנחנו מאחדים כל מיני משל"טים כדי לתת שליטה יותר טובה בעקבות אירועים כאלה. אנחנו מקימים חוות שרתים חדשה כדי לתת מענה לטכנולוגיה. אנחנו עושים יומן ממוחשב. כל בן אדם שנכנס ויוצא או כל פעולה שנעשית

כמה אחוזים? אתה יכול לתת לנו באחוזים כמה המשרד לביטחון פנים,

למיטב זכרוני, ההשתתפות המשטרתית היא כ-67%. והשאר זה הרשות ומשרד החינוך? משרד החינוך זה השתתפות בנתח המשטרתי כי באופן מסורתי זה ישב במשרד החינוך בעבר,

אני שואל, בסעיף 4 - - למה לא מצביעים? - - תוכנית 076001 - - - למה לא מצביעים?

גפני, אני מוריד את ההתייעצות הסיעתית ואני

אני לא מרשה לו לשאול. חבר הכנסת טיבי, אני רוצה לשאול שאלה.

אנחנו עכשיו מצביעים. אתה ממפלגת שלטון. אתה מפלגת שר האוצר.

שואל?

שנייה, אולי נמתין להם. אתם עושים פיליבסטר כדי למנוע מהכנסת להצביע? נושא חשוב, צריך להצביע עכשיו.

שאתם עושים.

אימאן, את רצית לשאול בעניין של השיכון?

40 מיליון? 40 מיליון ביצוע, זה השנה.

שזה בעצם בהתאם לתכנון?

פחות? זה די תואם. בהתאם לתחזיות שלכם? בהתאם לתחזיות שלנו, כן.

שזה בפועל תשלום עמלה לבנק, וגם חברות שאנחנו מפעילים שמבצעות את ההתקשרות. באילו סכומים מדובר? סכומים של בערך 80 מיליון שקלים בשנה. זה

רבותיי, אני עובר להצבעה. מי בעד אישור הפנייה של מענקי בינוי ושיכון, ירים את ידו. מי נגד? הצבעה בעד, 8 נגד, 2 אושר. הבקשה אושרה.

בעזרת השם, אנחנו נעשה את שתי הרוויזיות, אנחנו נודיע חצי שעה קודם. נראה מתי נעשה את זה. תודה רבה. - - - אני עושה הפסקה בוועדה.

מהיושב-ראש, יכול להיות שכן נצביע על הרוויזיות. נראה גם מה הדחיפות של ההעברות האלה.

אין כלום. דחיתי את התקנות ליום